שלום לכולם, צהרים טובים, אני שמח לפתוח את הישיבה ולאחל לך פנינה בהצלחה, זה כיף גדול שבוועדה כזו חשובה את עומדת בראש עם הלב הענק שלך, עם המוטיבציה האינסופית שלך, והמטרה שתמיד את מסמנת לעצמך וגם מגיעה למה שאת רוצה. אני בטוח שהוועדה הזו תהיה מאוד מאוד משפיעה על החיים שלנו פה בכנסת וגם תגיע לאזרחיות מדינת ישראל. כי בכל מקום שאת עושה, לא משנה במה מדובר, את תמיד מביאה לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר את מה שאת מייצגת ועובדת למענו. אני מאחל לך בהצלחה, ובטוח שתצליחי למען הנשים והשוויון המגדרי במדינת ישראל. בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת, ועדה תבחר יושב ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת. ועדת הכנסת החליטה להמליץ לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי לבחור בחברת הכנסת פנינה תמנו שטה כיושבת-ראש הוועדה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושרה. אין לי זכות הצבעה. ראיתי שפנינה לא מצביעה על עצמה, אז חבר אחד של המחנה הממלכתי יכול להצביע. אם כך, ההחלטה עברה פה אחד. אני מאחל לך המון בהצלחה פנינה, הכיסא שלך. בהצלחה פנינה. (היו"ר פנינה תמנו, 15:47) אדוני יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה, חבר הכנסת אופיר כץ יושב-ראש ועדת הכנסת, שר המשפטים לשעבר גדעון סער, חבריי אלקין, שוסטר, וכמובן חברות כנסת נמרצות, חברת הכנסת עאידה שיוצאת מתפקיד יושבת-ראש הוועדה וכיהנה בסך הכול במצטבר חמש שנים? יותר. אז אני רוצה לפתוח דווקא כאן בוועדה הזאת, לפתוח ולומר לך תודה על כל העבודה הנמרצת. יש הרבה דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם, אבל אם יש מאבק שאנחנו שותפות מלא על מלא זה המאבק לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי. תודה גם ליושב-ראש מפלגתי בני גנץ, שר הביטחון לשעבר, שהגיע לכאן. דיברת על כך שאני מביאה הרבה פעמים את סל ערכיי ואת הרקע שלי. אני חייבת לומר לכם שאני ממש נרגשת, לא פחות מהיום שהייתי נרגשת להיות שרה בישראל מהסיבה הפשוטה אני גדלתי, צמחתי והתחנכתי תחת צלן של נשים מאוד מיוחדות, מאוד חזקות, החל ממאבקן באתיופיה לגדל ילדים בתנאים לא תנאים, תמיד יחפות, סוחבות מים, דואגות בחירוף נפש גם על יהדותן, בין אם על שמירת הנידה, ויכול לספר כאן חבר הכנסת סלמון, באיזה תנאים היו צריכים לטבול בנהר או להיות מחוץ לכפר כשיש חיות רעות וכשהן לבד, ומה שהציל אותן זה נשים שהיו תמיד אחת לצד השנייה. אמי שתזכה לחיים ארוכים שילדה לא אחת, היו לה 11 לידות, ילדה גם לבדה. כל הנשים הללו לאורך ההיסטוריה שבאו מאתיופיה ונאבקו במסע לארץ והגיעו לכאן, באמת מהמקומות הכי קשים, בין אם זה עבודות כפיים, ניקיונות במשרדים, ניקיונות בבתי חולים. אני כסטודנטית למשפטים הייתי רצה לעזור לאמי. אני אספר לכם סיפור, וגם סיפרתי את זה בעבר בכנסת, שאמי תמיד מחייכת. באחת הפעמים שפגשתי אותה במרכז העיר פתח תקווה, עיר מגוריי, שאלתי אותה: למה פנייך נפולות? אף פעם פניה לא נפולות. היא סיפרה שסירבו לתת לה לשתות מים מהמקום שכל העובדים שותים מים. לי חשוב לומר, לצד הרצון שלי, וכמובן יחד עם נשים אחרות לפעול כאן כדי לפרוץ תקרות זכוכית לכל אישה באשר היא. אמרה לי משפט מאוד חזק חברת הכנסת מירב בן ארי: בעיקר זה לדעת גם להרים את הנשים, שנמצאות שם כדי לעלות למעלה מרצפת הבטון. אני יכולה לומר לכם שלאורך השנים, עוד לפני שנכנסתי לפוליטיקה, אבל בהחלט בשנים שאני נמצאת בפוליטיקה, פעלתי למען נשים, בעיקרן מוחלשות. מעולם לא הגדרתי את עצמי פמיניסטית, אך בבית של שש אחיות ואח אחד, זה כנראה בא בילט-אין. נשים שלא תמיד קיבלו את הזכויות שלהן והוצאו מהן ילדים, נשים שסובלות מאלימות, ולצערנו גם ילדים שנותרים אחרי שהאם נרצחת, לא זוכים כמעט לאף זכות. אחד החוקים החשובים שקידמנו ביחד, גם כשאני הייתי שרה, זה החוק שייעשה תיקון עוול וייקח מרוצח את הזכויות הבסיסיות שלא אמורות להגיע לו.

אדם שרצח את אשתו, היום מקבל מחצית מהרכוש וגם מהדירה, הילדים שנותרים לא יכולים לא למכור ולא להשכיר את הבית. הצלחנו להעביר את זה, לדעתי, בקריאה ראשונה. אנחנו נעביר את זה בוועדה. אני חייבת לומר, קודם כל אני מודה לך על הדברים החמים, אבל כולנו מבינים שבממשלה הנוכחית יש מיעוט נשים, אנחנו ירדנו במספר הנשים, אבל זה לא אומר שאין חובה על הממשלה הנוכחית להיות מגויסת למאבקן של נשים, ולא רק כוועדה שגם מקדמת שוויון מגדרי. אנחנו נעמוד כאן כחומה בצורה כדי להגן על הקהילה הלהט"בית, אני מאמינה שיחד עם כל חלקי הבית כי הוועדה הזאת היא ועדה שדנה בנושא שהוא א-פוליטי. בהזדמנות הזאת, אני גם רוצה לברך אותך דלית אזולאי על העבודה המרובה. אני נרגשת להיכנס אתכם לעבודה. בעזרת השם אנחנו נעשה ונצליח. (מחיאות כפיים.) בהצלחה. בבקשה, אדוני יושב-ראש הכנסת. תודה לגברתי יושבת-ראש הוועדה. אם תרשי לי, אני חושב שאין נושאים שיגיעו לכאן שהם א-פוליטיים, אולי יש נושאים שהם א-מפלגתיים.

א-מפלגתיים, תודה על הדיוק. אני חושב שהוועדה הראשונה שנכנסתי אליה, למרות שלא הייתי חבר בה, זו הוועדה הזאת. עאידה היתה אז יושבת-הראש, היה דיון מסוים שעניין אותי, אני אפילו לא זוכר מה הנושא, אבל יהיו כאן נושאים חשובים מאוד. יהיו כאן נושאים שנוגעים לרבים ורבות במדינת ישראל. זאב ז'בוטיסקי דיבר על נפש ארוגה מחוטי פלדה וחוטי משי, ולמושג הזה אקרא אישה. אני חושב שזה מאפיין גם אותך העומדת בראש הוועדה. את אישה פורצת דרך, את אישה ששברה הרבה תקרות זכוכית לאורך השנים, ואני מאחל לך הצלחה גדולה מאוד בתפקיד הזה שלך, יחד עם חברות וחברי הוועדה, הצלחה גדולה. עאידה, בבקשה, ואז ניתן ליושב-ראש המפלגה בני גנץ. ברכות פנינה גם לך ולחברי וחברות הוועדה, נבחרתם בוא נגיד בצומת מאוד חשוב בדרך של המאבק שלנו לשוויון מלא, שוויון מגדרי. לצערי, אני לא יכולתי להצביע בעדך, כי אני לא חברה בוועדה. אני חייבת להגיד שמצד אחד אני מרגישה שאני אמשיך להגיע לוועדה ואני אמשיך לתמוך בעשייה, ואני בטוחה שאת תובילי מאבק די קשה כדי להגן. כל הזמן ההרגשה שלנו שאנחנו צריכות לנהל את המאבק כדי להשיג עוד ועוד זכויות. לצערי, היום ההרגשה שאנחנו נאבקות כדי לשמור על ההישגים שנעשו בעמל רב על ידי הרבה נשים. אני מאוד מקווה שנצליח לעשות את זה. אני מרגישה רגועה, כי הפמיניזם שלנו בא מאותו מקום, לא הפמיניזם הלבן האליטיסטי הליברלי, אלא מאבק ופמיניזם של נשים שעברו בעצמן את ההדרה, את הדחייה, אי השוויון והגזענות הרבה פעמים. אני בטוחה שתשמרי על המקום הזה פתוח לכלל הנשים על כל גווניהן. אפילו כשאני ישבתי לפעמים במקומך והרגשתי שהבטן שלי מתהפכת מהדברים ששמעתי, הקפדתי לתת מקום לכולם להביע את דעתן ואת דעתם. אני בטוחה שאת תצליחי בתפקיד. וכולנו נהיה שם כדי לעזור, כי זה המאבק של כולנו, זה לא עניין של הצלחה של פנינה או כל חברת כנסת אחרת, אלא של החברה לשמור על עצמה מכל הרגרסיה, שלצערי הרב אנחנו מרגישים מאוימים ממנה. תודה רבה עאידה. תודה לך, בהצלחה.

חבר הכנסת בני גנץ, יושב-ראש מפלגתי. בהזדמנות הזאת אני רוצה לומר לך, שאני מודה לך על האמון. אתה לא תגיד את זה על עצמך, אבל אני תמיד אומרת שהמאבק לקידום מעמדן של נשים הוא לא רק של נשים. בסוף לכל אחד יש אחיות, אימהות ובסביבתו נשים שיקרות להן. אתה כמי שגם מינה אותי להיות השרה יוצאת אתיופיה הראשונה, ואני גם יודעת שמינית את האלופה הראשונה ואחר כך גם בקדנציה הזאת אלופות ועוד חברות כנסת, בין אם זאת חברת כנסת ראשונה מהעדה הדרוזית. אני חושבת שזאת ההזדמנות שלי לומר לך תודה. תודה רבה. אני מאוד שמח להיות כאן ולברך אותך פנינה בסיטואציה המאוד חשובה הזאת. אני בטוח שגם חבריי אולי ישלימו ובוודאי חושבים כמוני. הוועדה נקראת קידום מעמד האישה. בחברה דמוקרטית שוויונית, אתה יכול לשאול את עצמך, למה צריך את הוועדה, זה צריך להיות טבע נוסף של החברה שלנו, של המדינה, של חברה מתקדמת בכלל. אבל כנראה שברוח המציאות, צריך מישהו או מישהי בצבא באמת היתה לי הזדמנות למנות את האלופה הראשונה ואחר כך אלופות נוספות והנקח"לית הראשונה, ובפוליטיקה כמו שנתת פה דוגמאות שרה אתיופית, חברת כנסת דרוזית ושרה חרדית. אני חושב שכל זה שייך לעשייה למען חברה שוויונית. אני חושב שזה באמת העניין, איך אנחנו מבטיחים שהחברה היא שוויונית והולכת למקום הזה ככל שרק אפשר וצריך. אני חושב שככל שמעמד הנשים בישראל יהיה מעמד חזק יותר ושוויוני יותר, החברה תיהנה מזה. אנחנו משרתים פה ערך שהוא יותר גדול מאתנו. המחנה הממלכתי מרגיש ככה. יש לנו חברות בסיעה, ואנחנו יודעים שאנחנו הולכים לפנייה לציבור במעלה הדרך, אז אני מניח שגם נבוא עם מודלים שמבטיחים את הייצוגיות ואת השוויוניות הנכונה, אני אפילו לא רוצה להשתמש במילה הנדרשת, אלא הנכונה בראייתי לעניין הזה. אני מאחל לכם הצלחה בעבודה. מאחר שאין סיכוי שתספיקו לגעת בכל מה שצריך, אני מאחל לכם שתדעו לבחור את אותם נושאים שההשפעה שלהם תהיה המרבית באופן יחסי. אני חושב שבכך תיטיבו לעשות. ההיסטוריה האישית שלנו, בין שידענו את זה ובין שלא ידענו את זה, מתחילה ממדבריות סודן וממשיכה דרך הממשלה והכנסת. את באת מעם ישראל ועלית לארץ ישראל, ואנחנו החברה בישראל, אז זאת נראית לי זכות מאוד גדולה. אני מאחל לך בהצלחה. תודה רבה. חבר הכנסת גדעון סער, מירב בן ארי ואז זאב אלקין.

- - - נכון, אני רק אומר שבוועדת השרים לענייני חקיקה כי אין הנחתום מעיד על עיסתו, ואיך שאני מכירה אותך,

אבל אני חושבת שאם יכולנו לראות באופן מובהק גם חברות אופוזיציה, החוקים שעברו בוועדת שרים לענייני חקיקה בראשותך גדעון הם החוקים למען נשים, החל בהגנה כשהן נותנות עדויות, בין אם זה הסיוע המשפטי, הקדמת הפיצויים. אני יכולה לומר לך את שורת הנושאים, אז זו גם הזדמנות לומר תודה. כדאי להגיד שהוא אולי היושב-ראש הראשון לוועדה הזו כגבר. הראשון כגבר? הוא היה יו"ר הוועדה למעמד האישה. שלא תגידו שהוועדה הזאת עוינת גברים, תראו כמה מחמאות אתם מקבלים בוועדה הזאת. בכל ההיסטוריה היו שני גברים, גדעון ראשון ועודד השני, שניהם יושבים פה. נכון. אז קודם כל אני רוצה לברך אותך פנינה, כי את באמת ראויה ראויה מבחינת היכולות שלך הפוליטיות, הפרלמנטריות. נאבקת אני הייתי עד בוועדת השרים לחקיקה בכנסת הקודמת בכל נושא שנגע לשוויון זכויות לנשים או קידום מעמד האישה, ואני משוכנע שהוועדה בהנהגתך תדע לרשום פרקים מאוד חשובים בתולדותיה, והיו תקופות שונות בחיי הוועדה הזאת, אני לא רוצה להרחיב על עצמי. אני עמדתי בראש הוועדה הזאת לפני 17 שנה, בין 2006 ל-2008. הייתי חבר בוועדה הזאת במשך שש שנים מהיום הראשון שנבחרתי לכנסת במשך שש שנים. היא מאוד יקרה ללבי. היה לה תפקיד בביצור הזכויות והמעמד של נשים במדינת ישראל. אני חייב לציין שסביב כל המטריה של בסופו של דבר חברה שוויונית היא חברה מודרנית, חברות מתקדמות בעולם נבחנות בין היתר בזה שהן מעניקות שוויון זכויות לנשים בכל התחומים, וזה אחד המדדים היום שמקובל לראות אותם כמדדים לחברה מודרנית ומתקדמת. לצערי היום יש בתקופה הזאת של ראשית פברואר עננה שמתקדרת מעל לראשינו שהיא המהלך לשינוי המשטר במדינת ישראל, לפגיעה אנושה בעצמאות הרשות השופטת, והדבר הזה יביא באופן בלתי נמנע לפגיעה בזכויות שונות, מבלי שניתן יהיה להעניק סעד לנפגעים. חייבים להגיד את זה, כי ראייה מבודדת של כל נושא היא לא נכונה, כי קורה פה דבר שהוא הרבה יותר גדול מכל הדברים האחרים שמתרחשים. אני מקווה שבכל זאת בכנסת יהיו אנשים שיצליחו להסתכל על הסוגיות האלה בצורה יותר רחבה וישמרו על המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל, כפי שעוצב מאז קום המדינה.

תודה רבה. חברת הכנסת בן ארי. תודה, אני מתנצלת שאני אצטרך ללכת לערוץ הכנסת. אני רק באתי לאחל לך בהצלחה רבה. אני הייתי חברה ארבע שנים, אני אהיה חברה גם בוועדה שלך, ביקשתי אותה. אני חושבת שזאת אחת הוועדות החשובות בכנסת. אני מאוד מסכימה עם מה שגדעון אמר על העננה השחורה. ברור לי שמי שהולך בסוף לבג"ץ זה האנשים הכי חלשים בחברה הישראלית, והרבה פעמים הנשים מוצאות את עצמן שם. פגשתי היום קבוצה גדולה של שוטרים כאן, ואמרתי להם שיש לנו חשש גדול, אמיתי, מאיך שהממשלה תיראה, איך זה שאין מנכ"ליות וכשאין חברות כנסת,

שבסוף כשנשים נמצאות במוקדי קבלת החלטות, הן משנות. בכנסת האחרונה, ובכלל בחיים הציבוריים שלי, העברתי קרוב ל-18 חוקים, כמעט חצי מהם נוגעים בנשים. אמרתי על גדעון שהוא פמיניסט, כי נורא נורא קשה למצוא שותפים אמיתיים קשה. קודם כל אני מאוד שמחה שאתה פה, באמת אני אומרת לך, כי קשה. אנחנו ישבנו כאן ארבע שנים, מדי פעם היה מבצבץ אמיר פרץ, נחמן שי, הנה פורר פה שהיה גם אור מאוד גדול, בעיקר עם החוק של שירה איסקוב. עודד, אתה לא חבר. מה, בוועדה? לא קיבלנו - - - בסדר, זה שאני יכולה להצביע, זה לא אומר כלום, מי ישמע כמה חוקים הביאו לפה. לא חבר, אבל אנחנו נוכל לקיים ועדות משותפות. אנחנו נבוא לכאן בשביל דיונים, בשביל להעלות מודעות, בשביל להילחם להילחם על שירות משותף, להילחם נגד הדרת נשים, להילחם על כל הדברים שעשינו כאן נגד אלימות מינית,

לא חסר לנו במה להילחם גם בלי להצביע, ויש לי גם תחושה לא נעים, שבגלל שיש לנו רוב לאופוזיציה, גם לא יביאו לנו חוקים, אבל זה אירוע אחר שנפתור אותו. בסוף הקול שלך ושלנו ושל גברים שנמצאים פה, זה מה שמחזק נשים, זה מה שמעלה לשיח הציבורי. עשינו כאן דברים נהדרים, ואמרתי לך גם אחרי זה כשהיינו בסיורים הרבה פעמים אני ועאידה לבד: אני לרשותך בכל סיור, אני מקווה שיבואו יותר. תצאי לשטח, למקלטים, למרכזי הסיוע, אפילו לצבא, לכל מיני מקומות שבהם גם אותן נשים צריכות לפרוץ תקרת זכוכית, אבל כמו שאמרתי לך, מה שבנפשי זה אותן נשים שתקועות עמוק ברצפת הבטון. כל דבר שתרצי, יש לך כאן צוות בין הטובים בכנסת. שיהיה בהצלחה, אני אתך, גם עם זכות הצבעה,

הכי חשוב זה הנוכחות, זה הכי חשוב. תודה רבה חברת הכנסת בן ארי. חבר הכנסת אלקין. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש אני מברך אותך על היבחרותך לתפקיד הזה. אני יודע שהגעת אליו מבחירה, היו לך עוד אופציות, ולכן אני חושב שזה אומר הרבה שרצית להיות דווקא בראשות הוועדה הזאת, וזה מאוד מאוד משמעותי. נאבקת על זה, ואני שמח מאוד שזה קרה. אין לי ספק שמהיכרותי אתך כבר כמה שנים טובות, שתובילי את הוועדה הזאת למקום מרכזי בכנסת. חוששני שגם תהיה לך הרבה עבודה, כי מי שיקרא את הגדרת הוועדה הזאת, אגב היא לא רק הוועדה למעמד האישה, אלא היא גם הוועדה למעמד האישה ושוויון מגדרי, ובין שאר התפקידים שלה באופן רשמי זה מניעת אפליה בשל מין או נטייה מינית בכל התחומים והקטנת פערים. חוששני שבשנים הקרובות יהיה לך הרבה עיסוק כאן בוועדה בנושאים האלה, והיא תהפוך למעשה לחוד החנית להגנה על שוויון מגדרי והיעדר אפליה במדינת ישראל, ונצטרך את חוד החנית הזו. לחלוטין, ואין לי ספק שאני איעזר בך. אמרה מקודם חברת הכנסת בן איר, שמי ישמע כמה חוקים יעבירו לוועדה הזאת. אנחנו מכירים ביכולותיך הפוליטיות, אני יודעת שאמנם אתה לא חבר הוועדה - - להזכירך, אני לא יו"ר קואליציה. - - אבל עדיין אנחנו ניעזר בך רבות כדי שחוקים יגיעו לכאן, כי אני חושבת שזה משמעותי. הוועדה הזאת תצטרך לחוקק חוקים, להוביל חוקים, כדי שהדברים לא יישארו רק בגדר פיקוח וביקורת, ומה שנקרא להעלות את הנושא לסדר היום. אנחנו נדאג להשאיר את מה שצריך להשאיר מקובע ביתדות של החקיקה. אני נותנת גבר, אישה,

נראה לי גם לפי סדר ההגעה, אני מקווה שלא התבלבלתי.

רביבו, אני רואה את המבטים שלך, זה החלק הקשה. אבל אתה הכי מנומס והכי ראוי שאתה יושב פה. אז אני מתנצלת. אני כל כך נהנה לראות מה שאני שומע כאן, שאין לי שום בעיה לשבת ולשמוע עוד חברים. אני מקווה שתיהנה ממה שאני אומרת, חבר הכנסת רביבו. קודם כל אני רוצה להגיד לך, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, שמי שצריכה לשבת בראש השולחן פה זה לוחמת כמוך. כברת הדרך שתיארת, כברת הדרך האישית שלך מהעלייה לארץ דרך הרקע המשפחתי והסיפור האישי, מעידה על כך שאת בדיוק קורצת מהחומר הנכון של מי שבאמת יכולה להילחם. מדובר פה במאבק, מדובר פה לשמחתי במדינת ישראל בסוג של אבולוציה יחסית מאוד מרשימה שחלה בכל מה שקשור למקומה של האישה בחברה הישראלית, אגב בכלל זירות הפעולה. גם לי יש סיפור אישי, שהוא סיפור דרך שמעיד על ניפוץ תקרות זכוכית בצבא. אני חושבת שאם מסתכלים על המדינה ומחלקים אותה לזירות פעולה, באמת אפשר לומר שצעדנו כברת דרך, והדבר הכי חשוב שנמשיך לצעוד ולהתקדם, כי עדיין יש מקום לכינונה של ועדה כמו הוועדה לקידום מעמד האישה וקידום שוויון מגדרי, ואני חושבת שעכשיו, דווקא בממשלה הנוכחית ביתר שאת, חשוב שהקולות הליברליים ואני מברכת על כך שחבר הכנסת רביבו נמצא כאן, כי אני יודעת שיש חברי כנסת עם יכולות וקולות ליברליים, שמאמינים בנשים

בגלל זה הוא נתן לי לדבר קודם, אני קלטתי את זה... אני חושבת שהנושא הזה הוא א-מפלגתי. בסוף לכל אחד יש אימא, אישה, בנות, נכדות, וכל אחד מאתנו יצטרך להסתכל קדימה, מה אנחנו משאירים פה לדורות הבאים. אני חושבת שחברה טובה יותר, היא חברה שמקדמת את הטובים והטובות בתוכה, וזו צריכה להיות תפיסת העולם; זו לא חברה שמקדמת נשים כדי שנשים יהיו מרוצות.

זאת חברה שמקדמת את עצמה, כך צריך להסתכל על הדברים. לכן יש תפקיד מאוד חשוב לוועדה הזו. אין לי ספק שאם נתעקש ואם נתאמץ, נעצור גם את החושך ולא נאפשר לגזירות על אף שיש אמירות מאוד קשות, כולל בתוך הסעיפים הקואליציוניים, שהוועדה הזאת תצטרך להתיר אחד אחד ולעסוק במקום שהגענו אליו בהתקדמות קדימה ובאופן שבו מקדמים נשים בתוך החברה הישראלית לטובת החברה הישראלית.

חבר הכנסת רביבו. אני בכוונה משאירה אותך עודד לסוף, אתה תישאר אתי כיושב-ראש - - - גברתי יושבת הראש, אני מבקש לברך בראשית את ראשי מפלגתך על שראו דווקא בך כמי שראויה ונכונה לעמוד בראש הוועדה הזאת. אני מודה שהייתי שמח, אם לפחות ברגע מרגש זה היו שומרים את הפוליטיקה הקטנה מחוץ לחדר, אבל כנראה שזה חזק מחלקנו. אני מקווה שנדע להתעלות מעל שיקולים זרים. אמנם השיבוץ לוועדות אצלנו בליכוד הוא זמני, אבל רק כדי לזכות לברך אותך במעמד הזה, הייתי צריך לקבל את ההסכמה להיות חלק מחברי הוועדה, דיינו זה כבר היה שווה.

את אישה אמיצה, ערכית, ראויה, רגישה ומצוינת, ואני סמוך ובטוח שגם לצד המוסריות והמסורת שבך כפי שהבעתי מהשיחות שאנחנו מנהלים מעת לעת הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרך, שתצלחי את האתגר הזה, עד כדי כך שלא תהיה סיבה לכנס את הוועדה הזאת. שתצליחי בכל מעשה ידייך, שתצאי מכאן רק מתי שאת תרצי, כשאת יותר רגישה, יותר חמלתית ומבינה יותר את הצרכים של הנשים, שלא יודעות להביא את עצמן לידי ביטוי, ושל שאר המגדרים שלא מיוצגים בכבוד הראוי לו והמתבקש. אני מצדי מאוד מאוד גאה להיות חלק מהוועדה הזאת. אני נשוי לאישה פמיניסטית, היא חינכה אותי היטב ב-30 שנה שאנחנו ביחד. אז אנחנו כבר מאחלים לך להישאר כחבר קבוע. אני סמוך ובטוח שמעבר לשיקולים קואליציוניים והישגים למול האופוזיציה, אנחנו נדע להתעלות מעל שיקולים זרים ולקדם חוקים ולקדם גיוס תקציבים, גם בכובע הנוסף שאני אזכה בעזרת השם לכהן, ושבאמת נהיה אנשי בשורה, כי בסופו של יום הגענו לכאן כדי לקדם את הצורך האמיתי של תושבי מדינת ישראל באשר הם. ברכה והצלחה. תודה, אמן ואמן. חברת הכנסת פרקש, ואחריה יסגור ויסכם יושב-ראש הוועדה לשעבר עודד פורר. אני באמת שמחה להית כאן, חברתי פנינה מהסיעה, בנושא שכל כך חשוב ללבך. ותמיד פעלנו ופעלת בו, גם במפלגה שלנו צריך להגיד שיו"ר המפלגה מינה אלופה ראשונה בצה"ל, שמינה מפקדת גל"צ ראשנה, שממנה שרות. אני רוצה להגיד מילה על החשיבות של העיתוי בו את מתמודדת לתפקיד. לצערי, אנחנו נמצאים בתוקפה שבה הרבה מאוד מהמסרים הציבוריים הנכונים נמצאים תחת מתקפה אם זה בתחום המשפט, אם זה בתחום הביטחון, אם זה בתחום המדיני, ואם זה בהחלט בתחום של השוויון המגדרי. אנחנו רואים את פניה של הכנסת, אנחנו רואים את מספר השרות בממשלה, אנחנו רואים את מספר המנכ"ליות. אני רוצה לחזק אותך לתפקיד החשוב הזה ולכך שאת תשמשי קול אמיץ וברור בנושא הזה. אני לרשותך, תמיד תזמינו אותנו גם לסיורים ,גם מי שלא חבר, אנחנו נגיע ונתמוך. בהצלחה רבה פנינה, את תעשי עבודה נהדרת. תודה רבה. חבר הכנסת פורר, מי שישב בוועדה הזאת כיושב-ראש במשך תקופה ארוכה. אני זוכרת את התקופה שמינו אותך וכולנו הסתכלנו: מה, לא מצאו את אחת הנשים המצוינות כאן בכנסת? אחרי דקה של מחשבה כזאת, מיד התחלפה המחשבה בעובדה, שכמו שאמרתי קודם כולנו צריכים להיות מגויסים למאבק הזה. היית יושב-ראש ועדה מצוין - - האוטופיה באמת תהיה כשהנשים יהיו שרות ביטחון והגברים יעמדו בראש הוועדה הזאת. חד-משמעית. - - ועשית את התפקיד בצורה מצוינת, צפה לחפיפה, אני אגיע אליך לחפיפה. בבקשה. תודה רבה, חברת הכנסת תמנו שטה, אני בסך הכול אפילו מרגיש מתרגש באופן אישי במעמד הזה, אחרי שעמדתי בראשות הוועדה אמנם לא תקופה ארוכה, כי היתה קדנציה יחסית קצרה. אני מאחל גם לך וגם לי שהקדנציות שלנו יהיו קצרות פה, אבל זה ממניעים אחרים. לעניין הקדנציה, זה לא משנה כמה זמן יהיה לנו. אין לי ספק שהוועדה זוכה פה ביושבת-ראש, שתילחם באפן חסר תקדים על קידום מעמד האישה ועל השוויון המגדרי, ואמרתי את זה כשמוניתי, ואני אומר את זה בכל מקום, כי אני חושב שזה אולי האתגר הכי גדול, זה לא עניינן של נשים בלבד קידום מעמד האישה, זה עניינה של כל החברה הישראלית. את הולכת להתמודד פה עם בעיות, שאני לא נדרשתי להן, כי פצצות המצרר שמאיימות היום על השוויון המגדרי ועל מעמד האישה במדינת ישראל, מרחפות מעלינו. ואם מישהו חושב שהשינוי המשטרי, כפי שנאמר, אני רואה מה מתכננים פה במערכת המשפט, שהוא לא יפגע דווקא בקבוצה הזו ובאוכלוסייה, הוא טועה. כשאני שירתי כמפקד דבור בחיל הים, לא היו עדיין נשים בחיל הים ולא היו מפקדות דבורה. וכשהדרכתי קורס חובלים, כבר היתה חניכה בקורס, והיום כבר יש מפקדות כלי שיט ואת ספינת הטילים שקיבל חיל הים, היא כבר נבנתה באופן כזה שמאפשר שירות של נשים, ושר הביטחון לשעבר בוודאי יידע להעיד עד כמה הדבר הזה הוסיף לביטחונה של מדינת ישראל. ואם לא היה בג"צ אליס מילר, כל זה לא היה קורה, כל זה לא היה נפרץ ותקרת הזכוכית הזאת לא היתה נשברת. אז כל מערכת צריך לבקר וכל מערכת צריך לתקן, וגם במערכת המשפט יש דברים שצריך לתקן ודברים שצריך לעשות, אבל הניסיון הזה לחרב את היכולת לשבור תקרות זכוכית זה חלק מתפקידו של בית המשפט העליון, כדי לדאוג בדיוק לקבוצות האלה, שפתאום מגיע רוב ואומר: 61 הצבעות יגידו שלא צריך,

אז אין בעיה. דווקא פה צפויה לך משימה לא פשוטה, חשובה מאין כמוה. אנחנו שותפים ונעזור בכל דבר שיהיה. בוודאי כשאני מסתכל על שתי הוועדות כוועדות, גם בוועדת העלייה והקליטה הסוגיה הזאת של מעמד האישה היא משמעותית, ואולי נמצא את הדרך גם לשתף פעולה באופן רשמי. תודה רבה. תודה שהצטרפת אלינו יושב-ראש ועדת החינוך, יוסף טייב בבקשה. ברשות גם שר הביטחון היוצא, שר המשפטים היוצא, שר החקלאות היוצא, שר השיכון היוצא ושרת הקליטה. אתה גם יכול להוסיף גם שר הנגב והגליל היוצא. יוסף היקר, אנחנו קבענו שנשתדל להשאיר את העקיצות הפוליטיות, לא צריך לזרוק מלח כל היום, הם יצאו, הם כמעט כבר שכחו שהם היו. שתדעו, אם אתם הגעתם לפתיחה, זה מחייב אתכם לאורך כל הקדנציה להיות פה פעילים. חבר הכנסת רביבו, הרי אתה יודע כרוח האמירה של רבי עקיבא, דווקא כשאומרים לך השר היוצא, אתה מבין שמתחילה הספירה לזה שתיכנס רק כי מי שבא אחריך גם ייצא,

טוב, דרכו של עולם. רבובו, אתה תלמד להבין שאצלי אין עקיצות. הפוך, אמרתי את זה מתוך כיבוד והערכה. גברתי היושבת בראש, אני רוצה לומר לך שבשנתיים ו-שאני בכנסת, ואנחנו מדברים על שלוש קדנציות בשלוש שנים, אני לא הייתי בקשר עם הרבה שרים, אבל פתחתי את הדלת, נושא העלייה והקליטה הוא לדעתי הנושא החשוב ביותר במשכן. יושב פה עכשיו יושב-ראש ועדת הקליטה, וכמו שהוא אמר, מדובר בוועדה הציונית ואולי היחידה פה בכנסת. עשית עבודה נהדרת כשרת הקליטה, ואין לי ספק שתעשי עבודה עוד יותר טובה בוועדה. אני כיושב-ראש ועדת חינוך, אין לי ספק שאנחנו נעבוד יחד יד ביד, אופוזיציה וקואליציה, ושנביא סוף סוף ליציבות ולשיח אמיתי, פורה, מכבד. אידיאולוגיות, אנחנו יכולים לחלוק, אנחנו בוודאי לא נסכים על כל דבר, אבל בסוף ידענו במשך השנים להוביל שיח מכבד והבאנו גם תוצאות. אין לי ספק שאם נמשיך בדרך הזאת, בממלכתיות, בכבוד הדדי, אנחנו נביא אולי בשורה גם לילדי ישראל וגם לאזרחי ישראל, שאפשר לחלוק ואפשר לחשוב אחרת, אבל אנחנו עם אחד. אנחנו חייבים להביא את הבשורה ולהתחיל מהילדים.

החשובה. אין לי ספק שאנחנו נתחיל גם משם בכל מה שקשור לזכויות נשים ושוויון מגדרי, זה מתחיל בחינוך לגיל הרך, לא יותר. תודה רבה לכולכם, תודה שכיבדתם אותנו. אני נועלת את הישיבה.